בוקר טוב. היום 17 בדצמבר 2018, ט' בטבת התשע"ט, השעה 9:33. אנחנו דנים בהצעת החוק הקושרת את נושא העגורנים וחברות המפעילות אותם. זו הצעת חוק של חבר הכנסת איל בן ראובן, חאג'

נהרג עכשיו עובד או נפצע קשה,

אנחנו יותר משקיעים מאמץ במניעה. ללכת לאותם אתרים מסוכנים כשאנחנו רואים שיש ריבוי ליקויים, שאין שם מנהל עבודה, ואותם אנחנו סוגרים עד שאנחנו מוודאים שהם תיקנו את כל הליקויים. והדבר הזה אפקטיבי והוא מרתיע ואנחנו רואים. עדיין בחוק המספרים הקטנים אנחנו לא

כך

עצמם, ואנחנו בודקים כל אירוע. יש גם מקומות שפועל נהרג בזמן שהוא עושה שיפוץ בבית פרטי של

כי ההתמודדות עם תאונות העבודה זה הרבה מאוד פרטים קטנים וסגירת פרצות,

וכמו שאמרתי גם בהזדמנות אחרת,

כי שתי הזרועות האלה בשיתוף פעולה יכולות להתמודד בצורה יותר

ברגע שאתה בא ואומר: גם אם ORS היא חברת בת שלה, זה המקצוע שלה, זה התפקיד שלה, אז קודם

ואם אנחנו נשלים את מה שאמר אבי עכשיו לקטע של משהו ייעודי, אז תהיה לי כתובת.

כתובת? אין לך,

אבל ברגע שיש ייעוד לחברה גם בנושא של שעות אני מצטרף

אבל זה לא אומר שאי-אפשר למצוא איזו נוסחה משפטית, שהאחריות תהיה על הקבלן הראשי.

לעבור. בסדר, אבל זה תהליך ארוך. זה תהליך ארוך.

זה לא תהליך ארוך. אלי, אנחנו עוסקים בזה. נגיע לשם, ביחד.

הינה, יש לי גנרל, שיודע

הוא יצטרך לבקש בקשה מיוחדת. אולי אלה מומחים, יכול להיות שמדובר במומחים. אוקיי. מבחינתנו, העגורנאי צריך את ההיתר המיוחד.

זה לא כוח אדם

שתיים, היום חברה ייעודית אחרי שהסכם הזה יעבור, אני מאמין שאפשר וצריך לעשות צ'ק ליסט שחברה כזאת, שמגיעה לאתר, לפי הצ'ק ליסט, גם תבדוק את התנאים של הקבלן; ולא תספק

"(ד)על בקשה להיתר, היתר ובעל היתר לפי סעיף זה, יחולו הוראות פרק זה בעניין בקשה לרישיון, רישיון ובעל רישיון,

הדברים שנבדקים בו הם גם הדברים שנבדקים במתן רישיון, ובנוסף לזה, הדברים שמופרטים כאן. וכאן יש גם כמה שינויים מההוראות, או החמרות מסוימות,

דבר ראשון, הנושא של אישור מפקח עבודה ראשי כתנאי זה הכול לדרישות של משרד העבודה, אולי הם יכולים לפרט על הדברים האלה גם אישור

שנייה רגע, אני מדבר על פעם אחת מקצוענות, ופעם אחת אנחנו באמצעות החוק הזה ובאמצעות חוקים אחרים אנחנו משנים תרבות פה, תרבות של מקצוענות בתחום הבנייה. זה לב העניין

הדבר השני, בבוא השר,

לשלול, לפעול מבחינה מינהלית כלפי בעל הרישיון, והטעמים הם טעמים של בטיחות ביו השאר,

אז שיהיה ברור, אנחנו מסיימים את החוק עם לוח זמנים ויישומו באופן כמעט מיידי. בדיוק. תקנות,

מה שצריך אנחנו נכניס פה כדי שנוכל להפעיל את החוק. לא יהיו תקנות. לא צריך תקנות כרגע.

בוודאי נתחשב, אבל כל מי שרוצה להבא את הנושא הזה

אדוני היושב-ראש, יש חברות היום שהיו בסדר והגישו בקשה לרישיון ויש להן רישיון.

זה חשוב לחדד, לפחות בדברי ההסבר, שזה לא גורע משיקול הדעת של מינהל ההסדרה והאכיפה לקבוע

ובכל זאת יתנו זמן לחברות להתארגן. את רואה איזו חברת בנייה שנסגרת בגלל שיש

כמובן בכפוף לדברים שאמרנו,

על ההיתר יחולו כל ההוראות שחלות לגבי רישיון. ובנוסף לזה ההוראות שקבועות בחוק הזה.

אנחנו בעצם לקחנו את ההגדרה הזאת "מבצע בנייה" מההגדרה שנכנסה בתיקון לחוק הביטוח הלאומי.

האם זה הכרחי שהוא מבצע את העבודה באמצעות קבלנים?

עוד דבר אחד, הנושא של האתתים ירד מהצעת החוק. הוא היה בהצעת החוק המקורית והוא ירד. נכון.

האתתים. נושא האתתים ירד. מה זה אתתים? אתתים

זה תהליך אחר מהתהליך שמגיעים דרך כלל עובדי הבניין. זה בעצם העסקה ישירה. אז שילכו לפי העסקה ישירה. זה העסקה ישירה. אם זו העסקה ישירה, זה לא פה.

הרי איפה הבעיה שלנו? יש עגורנאי מוסמך - - - ברור, ברור. אבל זה לא כתוב, אבי.

- - - שזה ברור. זה מובן. לא, אבל מתייחסים בסעיף

השאלה אם רוצים. אני מבינה שמדובר בעגורן צריח ובעגורן נייד בעיקר.

לא,

עגורן שנותן שירות לבניין, שעובד בבניין. עגורן צריח הוא אך ורק בענף הבנייה. נכון. אני לא רוצה עגורן שעובד בנמל. אני מדבר על העגורן שנמצא בבניין.

את מגדירה עגורנאי כמי שמוצב באתר בנייה, אז ברגע שזאת ההגדרה, אם את מפעילה עגורנאים לא באתר הבנייה, את מחוץ להגדרה.

אנחנו שמענו על ההערה הזאת אתמול, ואני חייבת לומר שיש אצלנו - - - מה זאת אומרת המוצב באתר בנייה? אנחנו שמענו על הטענה הזאת אתמול או שלשום על ידי ההסתדרות.

אז אתה שואל איפה נמצא העגורן, ואנחנו מדברים בכלל על האנשים שאמורים להפעיל את אותו העגורן. אז אם אנחנו אומרים: כל עגורנאי הצריח, נטפל בכל

אתם תדאגו לניסוח. זו הכוונה של החוק הזה. כן, מה רצית? רוב המפעילים של המנופים הניידים מועסקים ישירות בחברות. אבל כרגע אנחנו רוצים להתעסק רק באתרי הבנייה.

המוצב באתרי בנייה. אז תעשו